אנחנו דנים בנושא חשדות לזיופים ופסילת קולות חיילים בבחירות למועצת העיר בתל אביב-יפו. רקע קצר לעניין: פנתה אלי חברת הכנסת תמר

לא הספקנו לצרף את הדיונים ביחד, ומכיוון שהיה לה חשוב, אז קבענו את זה בזריזות להיום. היה דיון מרתק ביום שני. יש לנו 20 דקות. אבל זה המקום היחיד שבו יש חשד לזיוף?

היה בבני ברק, קיימנו דיון ביום שני. מי שפונה אלי. אני מציע להקים ועדת משנה. אבל יש הצעה לסדר.

אנחנו נהיה קצרים ותכליתיים. אין לנו הרבה זמן, תנו לנו בבקשה. הצעה לסדר, שנייה. אבל יש לנו 20 דקות לדיון הזה. אבל הצעות לסדר. גם לי יש הצעה לסדר. הצעה לסדר. אני רוצה להציע לשאול את המשטרה כמה תלונות יש בכל רחבי הארץ על זה, ולקחת את הרשימה של כל התלונות בכל רחבי הארץ אולי להקים ועדת משנה, או שמליאת הוועדה תטרח ותעשה את זה, ונעבור מקום-מקום. לפי מה זה הולך, לפי תוצאות בחירות?

לפי תוצאות בחירות זה הולך?

לפי מי שפונה אלי. אני רוצה בבית שמש. אנחנו נבחן עם המשטרה את המשמעות.

אני לא אוהב תוצאת בחירות, אני אבוא ליואב קיש,

אנחנו חברים,

גם לי יש הצעה לסדר. אני רוצה ביום רביעי הבא לקיים דיון על ירושלים. ביום רביעי הבא על ירושלים. לתמר יש פריימריז עכשיו.

הצעה לסדר. הצעה לסדר בתחילת דיון, זה מקובל. אנחנו נצטרך לקבוע עוד דיון אם לא יהיה מספיק זמן לעניין הזה.

מה שקורה פה כרגע זה דבר מאוד מאוד חמור - - - רק שנייה. רק שנייה.

אני רוצה להספיק את הדברים, אל תעצור אותי. מה שקורה פה כרגע זה שאתם מנסים להשפיע על בדיקות - - - אל תעצור אותי,

רגע, סליחה, לפני שאת מתחילה. בצלאל, לא להפריע.

- - - מה שקורה פה כרגע, אדוני היושב-ראש - - תעצרי רגע.

- - זה שנציגים של שתי סיעות שחברו ביחד לזייף בחירות הגיעו לכאן כדי לעכב את

תחזרי בך. תחזרי בך. אני לא אחזור בי - - תחזרי בך,

אתה זייפת בחירות - - אני זייפתי בחירות? - - והרווחת מנדט שלא בצדק. אני זייפתי בחירות?

לא הייתי בתל אביב - - - בצלאל.

לא הייתי בתל אביב דקה במערכת הבחירות הזו.

אם ידיך היו נקיות,

אני אסגור את הדיון,

מספיק, אל תפריעי לי. לא, רק שיהיה ברור מה קורה פה.

אני אומר כך: יש לגבי הנושא הזה ותיכף אני אתייחס ספציפית למה שאמרת. חשוב לי במסגרת הזמן שנותר לי לנהל דיון ענייני.

מכולם לא לפנות בהאשמות אישיות. לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ בוודאי אין שום קשר, אם יש חשש כזה.

לא, אין לו. עובדה, זה מה שהוא מנסה לעשות כרגע.

הוא אמר את דעתו. אני מבקש, עכשיו אנחנו מדברים עניינית על מה שהיה בתל אביב.

בדיוק.

בתל אביב קרה דבר מאוד מאוד מאוד חמור ומדאיג. מה שקורה כאן אני באמת חייבת לומר, לא באתי עם הדבר הזה, אבל אני רואה את זה מאוד בדאגה, ואני חייבת לשים את הדברים כפי שהם. בתל אביב הוגשה תלונה במשטרה על זיוף קשה מאוד. במהלך ספירת קולות החיילים הגיע אדם - - - יש חקירת משטרה? כי אם כן, אסור לקיים את הדיון הזה, זו התערבות. הנה, בבקשה. איך קוראים לזה? אדוני היושב-ראש - - בצלאל, אני לא רוצה לפגוע בסמכות הכנסת.

- - אני חוזרת ואומרת את מה שאמרתי: יושב כאן שני כיסאות לידי נציג של הסיעה שבמרמה, בזיוף ובשחיתות

שניכם באתם לכאן כדי להרוויח מנדט לסיעה המשותפת שלכם - - נכון.

את באת להרוויח - - - - - בזיוף ובמרמה.

תמר, אל תתחילי להאשים אותם אישית. אבל זה מה שקורה פה. את עכשיו מחממת בעצמך את הדיון.

את רוצה את זה לסרטון שלך?

הוא לא מצלם אותי, סליחה. אדם חובש כיפה לא אותי מצלם.

מה רע? מה רע? לא יהיה דיון. אני רוצה לקיים דיון, את מסכלת את הדיון.

אל תפני אליהם אישית. אני לא פונה, הם מפריעים לי. את פנית אליהם אישית. לא, הם נכנסים לי לדברים, אתה לא שמת לב. אל תיכנסו לדברים, לא להפריע, ואל תתייחסי אליהם אישית.

זיהם את הבחירות באופן קשה וחמור, שפך פנימה מעטפות שהביא מהבית, לתוך הספירה. הדבר הזה נמצא כרגע בחקירת משטרה. דבר שהביא למצב חמור עוד יותר, שהוא המעוול נהנה. כלומר, הנציג של הסיעה ששפך את המעטפות, כתוצאה מהזיהום החמור והקשה - - טוב, בואו נבדוק מה הסיפור.

- - הביא במקרה עוד מנדט לנציגי הסיעות שיושבים כאן ומנסים כרגע לחבל בדיון.

תודה. זה דבר שלא יעלה על הדעת, הזוי וחמור.

מה שמך בבקשה? ירוחם כהן, מנהל הבחירות בתל אביב-יפו. בבקשה, תספר לי מה היה לתפיסתך. אתה היית שם פיזית במקום?

היינו שם, אני והסגן, שהוא לא יכול להיכנס לפה. הלאה, עזוב את סיפור הסגן, זה לא רלוונטי כרגע. מה שקורה, בערב של הבחירות, ביום חמישי, לקראת סיום ספירת קולות החיילים - - - ערב הבחירות זה יום שלישי בערב.

יום שלישי, אבל החיילים זה יום

עשינו את זה ביום חמישי. קיימנו ספירה של מוגבלי ניידות, התחלנו עם - - - אני מדבר רק על חיילים. אנחנו מדברים רק על חיילים. כמה חיילים יש? 4,720 כולל שב"ס. אז השב"ס נכנס לשם. 4,720. זה נכים, חיילים ושב"ס. תדייק איתי בבקשה, 4,720 כולל מה? חיילים ושב"ס. וכמה הנכים היו? בלי קשר לזה. הנכים משלים ל-6,000 ו-. לא במספר הזה.

הם נספרו לחוד. הם נספרו לחוד.

4,720 קולות. מה היה שם באירוע הזה?

הגענו לקלפי - - - מי היה נוכח? היינו כולנו בחדר הזה אייל ומזכירים שהבאתי איתי, נציגים של הקלפי המיוחדת. שמתי קואליציה - - - יש ועדת משנה שהיא אחראית על ספירת קולות החיילים?

היא הייתה, והבאת עוד מזכירים שלך.

כמה אנשים בסך הכול היו שם להערכתך? בסבב היינו ארבעה מטעמנו. לא, בחדר.

בחדר היו שני שולחנות, בכל שולחן ישבו כשמונה. הושבתי קואליציה ואופוזיציה שאחד ישמור על השני.

בבקרה הזאת זה קרה. אז היו בערך בין 20-15 איש בחדר, לא היו יותר מזה.

מכות הלכו שם?

יש לי איזה ניסיון. ניסיתי קצת להרגיע את האווירה. לקראת סיום הספירה, הקלפי האחרונה כבר על השולחן - - - הבנתי. כמה קולות היו בקלפי האחרונה, מתוך ה-4,000 שהיו?

ונתפסו שמונת המעטפות - - - מאיפה אתה יודע שלא באו קודם? רגע, ביקשתי לא לעזור לי, תמר. אני לא רוצה להוציא אותך. אף אחד שלא יפריע. אני שואל שאלה: היו 4,720 קולות, כמה קלפיות? עשינו את זה בארבע - - - ארבע נגלות. אתם הייתם בנגלה האחרונה. כמה קולות נספרו עד הנגלה ההיא? ההפרש.

ההפרש בין 4,720 ל-1,500. זאת אומרת, משהו כמו 3,200 כבר נספרו.

זאת אומרת שאנחנו מדברים על 1,570. יפה. מה קרה בקלפי האחרונה של 1,500 שנספרו? מה שקרה, נציג של ש"ס שישב עם נציג של מאמינים,

מאמינים זה הבית היהודי ו-ג'?

זו סיעה משותפת של הבית היהודי - - - וש"ס.

לא, לא ש"ס. מאמינים זו סיעה משותפת של הבית היהודי עם אגודת ישראל. הוא רואה שמוציאים מעטפות מהכיס של המעיל, והוא אומר לו: מה אתה עושה? הוא אומר לו: אל תסבך אותי. זה מה שקרה. ברגע זה התחלנו לעשות - - - זה מה שקרה או מה שנאמר? מה שנאמר. רגע, רגע, אבל נציג רשמי?

מה שנאמר. אדוני היושב-ראש, מילה אחת. בצלאל, עצור. נציג המשטרה, תציג את עצמך בבקשה. סגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור חקירות, ראש צוות הבחירות הארצי.

רק הערה קטנה. אין לי שום כוונה להתערב, אני רק רוצה לציין פרט אחד. האדם הזה שמדבר הוא עד בחקירת משטרה. כשהוא עכשיו מדבר פה, זו חקירת משטרה שמתנהלת כרגע, ואני אגיע עוד מעט. שמתנהלת בכנסת. וזאת בעיה - - - לא,

הדיון כאן הוא בזיהום בחירות חמור.

יש טענה. אל תהיי דמגוגית. אתה מנסה כאן

אני מנסה שהם יעשו את העבודה. זה מה אתה מנסה.

את מנסה להשפיע.

יש משטרה, יש ועדת בחירות, הם עושים את העבודה.

מישהו זיהם את הבחירות אז יבטלו אותן. אני לא יכול ככה. אתם צועקים ואני מבקש שתפסיקו. אבל זה לא קשור לחקירת משטרה.

ישפיע על תוצאות בחירות לכמה סיעות, ששני הנציגים פה הולכים ליהנות מהם, שיהיה ברור. קודם כל, אני כמובן מוחה,

אפשר להתווכח. הטחת בנו דברים שלא היית אמורה להטיח. אני לא הייתי עושה את זה לך, אני חושב. אני לא חוזרת בי, ואני יכולה לחזור על הדברים מכיוון שזה מה שאתה עושה פה. לא, לא, אנחנו אמרנו בלי התייחסות אישית. אתה מנסה לפוצץ דיון - - - תמר זנדברג, בלי התייחסות.

עזוב, בצלאל, גמרנו, שים את זה מאחור. נא להתייחס עניינית. שניכם מנסים פה לפוצץ דיון שיטיב עם הסיעה שלכם בגלל זיוף.

את מנסה לפוצץ, די. זכות הדיבור לבצלאל סמוטריץ.

אני לא פרובוקטיבית.

האמת היא לא פרובוקציה. הדיון הזה הוא הדבר הכי לא ענייני שיש, הוא פופוליזם זול. כולנו בעד טוהר הבחירות. אם חס וחלילה, מישהו פגע בטוהר הבחירות, אז גם ברמה הפלילית הוא צריך להיענש, אני מניח, ולכן זה קשור מאוד לחקירת המשטרה,

שחקירת המשטרה תמצא ממצאים.

המשטרה לא מוסמכת בעצמה לקבוע, יש בתי משפט. בחקירה המשטרה תאסוף את כל הנתונים, תניח אותם בפני הגורמים הרלוונטיים בוועדת הבחירות, במשרד הפנים, אחר כך בבתי המשפט,

אם חלילה היה זיהום, אני הראשון שאצדד בעריכת בחירות חוזרות,

אבל לנהל עכשיו דיון פופוליסטי יש חשד. אז אמרו שמונה, היא כבר אומרת 80,

8,000 מעטפות מזויפות. בואו נחכה בסבלנות - - לא אמרתי את זה.

- - ניתן לגורמי המקצוע, שאמורים לעשות את עבודתם, לעשות את עבודתם בשקט, בלי לנסות להשפיע השפעות פסולות. את מחבלת עכשיו בחקירת משטרה. את מחבלת בהליך של טוהר בחירות - - אני בכלל מחבלת. - - שמורכב מגורמי מקצוע שעושים את עבודתם, וחבל שאנחנו משתפים עם זה פעולה.

הדלת כאן, אין חובת דיון. יעקב אשר, בבקשה. באתי למנוע ממך לנסות - - - תן לי לדבר. אני רוצה לומר דבר אחד,

אני מצטרף לכל מילה שאמר סמוטריץ לגבי זה שטוהר הבחירות מבחינתנו הוא אבן חשובה מאוד בעניין הזה. ברור, בגלל זה שלחתם נציג עם מעטפות מזויפות.

תני לו לסיים משפט. אין פה אנשים יותר ישרים ופחות ישרים, עם כל הכבוד.

את חוצפנית, וזה לא מתאים לך.

בצלאל, אל תפריע. נציג של הסיעה שלכם.

מותר לכם, האינטליגנטים. אנחנו הקופים על העצים. יעקב, אל תתייחס אליה. הדבר שנעשה פה הוא בדיוק הפוך. אם היה אכפת לך נושא של זיופים ודברים מהסוג הזה, היית צריכה ליזום דיון רחב

עשרות ומאות ניסיונות לזיופים - - מי אמר לך שלא יזמתי? - - ובעיות שהיו במגזר הערבי, במגזר היהודי, בהרבה מקומות. זה לא מעניין אותך. את באה לפה בשליחות של מרצ כדי לנסות אולי לגנוב - - - כל דבר שאני עושה הוא בשליחות של מרצ,

לא ביקשתי שתעני לי. מה אכפת לי אם ביקשת או לא? לא ביקשתי שתעני לי. תמר, אי אפשר ככה. את מתלוננת שהם לא נותנים לך. לא, סליחה, אתה לא שומע מה הוא אומר. הוא מתייחס אלי, כל הנאום שלו נוגע אלי.

נוגע אליך - - - נכון, אז אני אענה לך, אתה לא תסתום לי את הפה. אני לא אסתום לך את הפה, כי מהפה הזה את - - - נכון.

יעקב, משפט סיום.

אני אומר דבר אחד, זה ניסיון נואש לקושש קולות בדרך לא ראויה, להפוך את זה ללחץ על המשטרה, על הפרקליטות, על בתי המשפט. זה דבר שסיעה דמוקרטית כזו כמו מרצ צריכה להתבייש בו.

עורכת דין מיכל רוזנבוים בבקשה.

אני מבקשת להתייחס לדברים שנאמרו פה. בא כוח סיעת אמונים. בא כוח סיעת מאמינים. אנחנו מדברים פה בסך הכול על שמונה קולות. ועדת הקלפי המיוחדת באותו יום - - - מאיפה את יודעת? למה את מפריעה לה?

למה את מפריעה?

אני לא שואלת אותך.

את מפסיקה דיון. מה זאת אומרת אני לא שואלת אותך? - - - תמר, היא לא הראשונה שתגיד את דעתה וכנראה תטעה או לא תטעה.

היא לא הראשונה, אז די, אל תפריעי. לא, אבל זה לא עניין של דעה, זה

את מפסידה את הזמן שלך. מאיפה את יודעת? אני אענה לך, אבל הקציבו לי דקה, אז לא על חשבון הדקה.

אל תעני לה. יש לך דקה

את היית שם?

נו, אז אני לא יכול לתת לך. את גם יכולה להיות עדה. לא, אני לא הייתי באותו רגע.

היא הייתה בספירה, היא נציגת סיעה, יואב.

בא כוח סיעה של מי? של מרצ. אני רוצה לומר שאין דין מה שקרה בתל אביב כדין כל דבר אחר שקרה בתל אביב או בעיר אחרת. אנחנו מדברים על זיהום בוועדת הבחירות המרכזית, בקודש הקודשים. יש עשרות תלונות על קלפי א', קלפי ב' וקלפי ג'. לא מדברים בקלפי, אלא בוועדת בחירות. לא מדברים על איש זוטר, כי אנשים זוטרים לא היו שם. מדברים על מנכ"ל זק"א, שלוח מרכזי של חסידי גור. אנחנו מדברים פה בבן אדם - - - הוא פה שהוא יכול להגן על שמו הטוב? אני לא מבין מה הסיפור הזה, יואב. לא,

הוא לא פה, והוא לא נציג של הסיעה.

אני רוצה לסכם. אני יודע, אבל המשטרה תחקור. אתה יכול להוציא כאן - - - אני מצפה - - - לדינה זילבר אתם לא מוכנים שנעשה משפט שדה, אבל אפשר לעשות משפט שדה - - - אבל למה אתה לא נותן לה לדבר? בגלל שאני לא מוכן שיהיה לו משפט שדה. משפט סיכום בבקשה. - - - היא מהלכת אימים.

הוא לא פה להגן על שמו הטוב, המשטרה לא הסיקה מסקנות.

לא, לא, אז הפסקתי לה את רשות הדיבור.

ככה, כי אני החלטתי. משפט סיכום.

לא.

מה זה הדבר הזה? סליחה, אתה נותן פה לבאת כוח סיעה שגנבה בחירות - - - היא לא - - - על אף אחד. תמר, היא לא השמיצה פה בן אדם. את יכולה להשמיץ בן אדם - - - שלא נמצא פה להגן על שמו

לא, לא, לא, סליחה. מה זה לא השמיצה?

אמרתי לכם לא להתעסק